הטיס (רישיונות לעובדי טיס)(תיקון מס'-), התשפ"ג-2023 בדבר קציני מבצעי אויר. אכן. שלום אדוני תודה רבה, לי קוראים אבישי, אני מהלשכה המשפטית ברשות התעופה האזרחית. נמצאים איתי ימית שהיא המפקחת והמובילה המקצועית, וגבע שהוא איש התקינה שלנו. אז אביגל הוא יציג את התקנות? אז ברשותך אדוני, שוב שלום ותודה לוועדה. עכשיו למה זה תיקון מספר בלי מספר? כי אנחנו מריצים במקביל כמה תיקונים, חלקם טעונים

באופן עקרוני השאיפה שלנו היא לקרב את התקנות המקומיות שלנו כמה שאפשר, לאמות המידה הבינלאומיות. התעופה האזרחית היא תחום בינלאומי, האמנה שאנחנו חתומים עליה, אמנת שיקאגו מחייבת כל מדינה לחתור עד כמה שהיא יכולה לאמץ לתוך הדינים שלה את ההוראות לפי האמנה, וברגע שכולם מדברים לפי אותן אמות מידה מקצועיות אז נורא קל למדינה אחרת להכיר ברישיונות של רעותה. במקרה שלפנינו, לפני שנתיים או שלוש, תקנו אותי גורמי המקצוע זה לא קריטי, ערך ICAO תיקון באמות המידה שהוא קובע לרישוי של קציני מבצעי אויר. הוא תיקן את אמות המידה שלו, אנחנו מחויבים לתקן את אמות המידה שלנו. אתה יכול להגיד לנו רק שני משפטים על המקצוע הזה? קצין מבצעי אוויר? ימית תרחיב יותר טוב ממני. קצין מבצעי אוויר הוא בעצם מי שמכין את כל החומר הנדרש לטיסה, הוא מתכנן את נתיב הטיסה,

כמה דלק צריך מכלי מטוס? כל מה שקשור לזה. הוא מכין את כל התכנון ובעצם מתדרך את צוות האוויר, עושה מעקב אחר כך על הטיסה עד שהיא נוחתת. תמיד יש מעקב מהקרקע על כל טיסה עד שהיא מסתיימת ובמידת הצורך גם יש תקשורת עם המטוס אם צריך להעביר עדכוני מזג האוויר, סגירות, שינויים,

ואת זה הוא מעביר לשליטה של אותה חברה? או גם יחידות הבקרה והלאה?

זה מבוצע בתוך גוף מבצעי של החברה, זאת אומרת כל העניין הזה, זה בתוך חברות התעופה ובעצם את תוכנית הטיסה הזו משדרים לכל המרחבים האוויריים שבהם הטיסה עוברת. אוקיי, ומי מסמיך אותם? או שזה טייס כזה, או איש בקרה? בדרך כלל מה שמבוצע היום, זה חברות התעופה מכשירות את האנשים האלה. ובסמכותם להסמיך אותו? לא בסמכותם, אלא בפיקוח של רת"א, זאת אומרת הם שולחים לנו תוכניות הדרכה, אנחנו מאשרים מראש את תוכניות ההדרכה. קציני מבצעי האוויר הייעודים עוברים מבחני ידע על פי תקנה 291 לתקנות הרישוי ברת"א, ברשות תעופה אזרחית, וגם המבחן המעשי להכשרה ולקבל רישיון מבוצע על ידי מפקח רת"א ובוחן רת"א. ואז הוא מקבל תעודה? ואז הוא מקבל תעודה. אוקיי, יופי. עכשיו אנחנו יודעים על מי אנחנו דנים פחות או יותר. התפקיד הזה הוא כל כך חשוב, לא רק שצריך רישיון בשביל למלא אותו, אלא שגם התקנות קובעות שאותו קצין מבצעי אוויר, ביחד עם הטייס המפקח, ההוא שיושב בקוקפיט ואחראי על הבטיחות של הטיסה, אחראיים על ניהול הטיסה. זאת אומרת הוא שחקן, הוא ציר מאוד מרכזי באירוע הזה שקוראים לו במקרה שלנו תעופה אווירית מסחרית בכלי טיס גדולים. הסעה של נוסעים וטובין ממקום למקום בתמורה, זה לא עניין של מה בכך. אז נחזור למה שאמרנו קודם, לפני כשנתיים-שלוש ה-ICAO שזה ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית עדכן את אמות המידה שלו לגבי איך נותנים רישיון לתפקיד החשוב הזה? ובעקבות הדבר הזה קם צורך שלנו לתקן את הרישיונות שלנו, מה גם שמצאנו אצלנו עוד כמה פערים או חורים בתקנות שלנו שגם ככה היו צריכים תיקון.

המטרה של התיקון הזה, היא להתאים את התקנות שלנו לאמות המידה הבינלאומיות כך שבכל מה שקשור לידע שצריך להוכיח, ניסיון שצריך לצבור, ומיומנות שצריך להוכיח לצורך קבלת רישיון, קודם כל יהיו לנו תקנות ברורות, מהירות ושלמות,

וב' שהן תעמודנה באמות המידה הבינלאומיות, ככה יבוא לציון גואל בעזרת האל לפחות בתחום הזה. התקנות האלה טעונות את אישור הוועדה הנכבדה כי לפי חוק הטיס קביעת מקצוע שטעון רישיון ותנאים למתן רישיון טעונים את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת. אז זה ברקע. אם יש לאדוני עוד שאלות נשמח להשיב,

אני אשמח להתחיל לקרוא את התקנות. כן, בוא נתחיל עם התקנות.

אז אנחנו מדברים על תקנות הטייס, רישיונות לעובדי טייס, תיקון מספר, נדאג כשנגיע, התשפ"ג 2023. תקנות

התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2,

47 ו- 168 לחוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן החוק), לפי הצעת הרשות לפי סעיף 168(ב) לחוק, בהתאם לסעיף 197 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א - 1981 (להלן - התקנות העיקריות),

אחרי ההגדרה "רישיון עובד טיס" יבוא: "תובלה אווירית מסחרית" - הפעלה מסחרית שבה מסיעים בכלי טיס נוסעים או מובילים בו טובין, לרבות מטען או דואר, למעט הפעלה כאמור לצורך צניחה כהגדרתה בתקנה 181 לתקנות ההפעלה." אני אסביר ברשותו של אדוני את המהות של התיקון הזה. זה תיקון שהוא מאוד מאוד טכני. היום, בתקנה לא זוכר כמה 21א רבה, יש לנו הגדרה של תובלה אווירית מסחרית. 21א רבה זו תקנה שעוסקת בגיל מירבי של טייסים, תיקנו אותה לפני 7-8 שנים, לא זוכר בדיוק, ואז קבענו שם הגדרה, שזה היה המופע היחיד שלה, ובגלל זה קבענו אותה בתקנה 21א ולא בתקנה אחרת איפה שכל ההגדרות נמצאות ביחד.

במסגרת התיקון הזה שבו אנחנו רוצים לתקן את אמות המידה למתן רישיון קצין מבצעי אוויר, אנחנו משתמשים גם שם בהגדרה של תובלה אווירית מסחרית. ולכן אמרנו אנחנו נעשה יום אחד, ניקח את ההגדרה מתקנה 21א רבה ונשים אותה בתקנה אחרת, וכך היא הופכת להיות המשרתת של כל השימושים בכל התקנות של המונח הזה. אז זה הרציונל של התיקון. מבחינתי זה עבר את היועצת המשפטית אביגל כספי אז אנחנו רצים עם זה ולי אין שאלות משפטיות לידיעתך.

תיקון תקנה 21א בתקנה 21א רבה לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) - תימחק. זה למעשה התיקון המשלים של מה שדיברנו קודם. אנחנו עוברים דירה אז אנחנו הורסים את הבית הישן, זורקים את הישן והעברנו את זה לדירה החדשה בתקנה אחרת.

החלפת תקנה 291 במקום תקנה 291 לתקנות העיקריות יבוא: פותחים מירכאות, פותחים תקנה חדשה. "ידע מקצועי הדרוש לקבלת הרישיון 291 אלה הנושאים שהבקיאות בהם דרושה להוכחת הידע המקצועי לצורך קבלת רישיון קצין מבצעי אויר: חוקת אוויר - ההוראות לפי חוק הטיס הנוגעות לבעל רישיון קצין מבצעי אוויר וליכולת להורות על ייזום טיסה,

סטייה מנתיבה המתוכנן או סיומה,

הבטחת בטיחות כלי הטיס ולשם הבטחת סדירות הטיסה ויעילותה (להלן בפרק זה - שליטה תפעולית); נהלי שירותי התעבורה האווירית, ידע טכני כללי - עקרונות הפעלת מנועים, מערכות ומכשירים במטוס, מגבלות הפעלה של מטוסים ומנועים, רשימת ציוד מזערי (MEL) ורשימת חריגי תצורה (CDL); חישובי ביצועי מטוס, תכנון טיסה והעמסה - השפעת העמסה ואיזון על ביצועי כלי הטיס ומאפייני הטיסה, חישוב משקל ואיזון, תכנון טיסה מבצעית, חישובי תצרוכת דלק וזמנים, נהלי בחירת שדה משנה, בקרה בשלב השיוט, EDTO ; ביצועי המראה, ובכלל זה אמות מידה ומגבלות לעניין אורך מסלול,

ביצועים בשיוט ובכלל זה גבהי טיסה מזעריים ותכנון התמודדות עם מצבי חירום כגון אובדן מנוע, אבדן דיחוס או גלגלים פתוחים, ביצועי נחיתה, ובכלל זה אמות מידה ומגבלות לעניין טיפוס בגישה (approach climb) ואורך מסלול, הכנת תכנית טיסה והגשתה, עקרונות בסיסיים של מערכות תכנון ממוחשבות, ביצועי אנוש - ביצועי אנוש הנוגעים למטלות שליטה תפעולית ובכלל זה עקרונות ניהול איומים וטעויות (TEM); מטאורולוגיה - מטאורולוגיה תעופתית; תנועת מערכות לחץ, מבנה חזיתות, ומקורות של תופעות מזג אוויר משמעותיות המשפיעות על תנאי ההמראה, השיוט וההנמכה ומאפייניהן; פיענוח ויישום של דוחות, מפות ותחזיות מטאורולוגיות, קודים וראשי תיבות נהוגים, נהלי קבלת מידע מטאורולוגי ושימוש בו; נווטות - עקרונות הניווט האווירי, בדגש על טיסה לפי כט"מ; מה זה כט"מ? כללי טיסת מכשירים. בגדול מתחלקת לשני סוגים, טיסה ראייה ומכשירים. שירתי ביחידת הבקרה אז כמה מהמושגים מוכרים. איזו יחידה? 509. הייתי - - -בחצרים, ראש מדור במחלקת מבצעים, חיל האוויר.

הרבה שנים אחי, אל תיכנס לזה. עכשיו כשאני יושב בוועדת חוץ וביטחון, וחשבתי שאני מכיר את הצבא, אני לא מבין אפילו את השפה שהם מדברים. זה צבא אחר לגמרי, זה פשוט מדהים. אני מניח שגם בחיל האוויר איכשהו משתנים דברים בצורה דרמטית.

הדברים החשובים באמת לא משתנים, אנחנו דואגים לשנות בדרך כלל את הדברים הפחות חשובים.

לא, הצבא שינה דברים חשובים מאוד. הצבא הירוק לפחות. זה צבא אחר, הוא מתקדם, הוא חדשני, הוא מאיים. זה קפיץ שמתוח. לא הייתי רוצה להיות בצד השני. לא אכפת לי עם הגראדים של עזה. נהלים מבצעיים - שימוש במסמכים תעופתיים ונהלי הפעלה מקובלים, נהלים תפעוליים להובלת מטענים וחומרים מסוכנים, נהלים הנוגעים לתאונות ותקריות כלי טיס, נהלי חרום, נהלים הנוגעים לחטיפה ופגיעה בכלי טיס, עקרונות טיסה - עקרונות טיסה המותאמים לסוג כלי הטיס, תקשורת רדיו - נהלים לתקשורת עם כלי הטיס ותחנות קרקע הנוגעות לעניין." אז מי שעוד נותר ער, אלו בגדול הן התכולות שלגביהן צריך אדם שמבקש רישיון קצין מבצעי אוויר לרכוש את הידע המקצועי שלו. ואתם לא מגדירים פה השכלה של מהנדס אווירי או משהו? יש תנאי כשירות בתקנות שמתייחסים בעיקר לגיל ואולי צורך ברישיון מוקדם, אבל זה דרישות שפה. אפשר לשאול שאלה? אבל הוא לא צריך למשל עד כמה שאני זוכר כך וכך שנות לימוד. מי רוצה לשאול שאלה? בבקשה, רק תזדהה. בוודאי, קברניט מידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים. משרת בחצרים במילואים לכן שאלתי אותך. אבל השאלה שלי לאבישי היא פשוטה. האם בתכולת הידע הנדרש יש שינוי בידע הנדרש, או שזה רק שינוי טכני? האם הוספתם משהו שקצין המבצעים צריך לדעת? הוספנו מבחן אחד של ביצועי אנוש שזה נושא שנכנס בשנים האחרונות לכל רשיונות - - - מה זה מבחן ביצועי אנוש? בעיקר תקשורת - - - וזה המבחן היחיד?

ואנגלית נדרשת?

אנגלית לא נדרשת ממנו? הבנתי. ביצועי אנוש, דבר שנכנס, אפרופו השינויים בצבא, וגם עולם התעופה המשתנה. אנחנו לומדים שהרבה מאוד מהתאונות, צריך להגיד ביושר, מתרחשות בגלל טעויות שלנו, לא בגלל טעויות של המטוסים, או טעויות טכניות או מזגי אוויר וכאלה,

ולכן לומדים את זה, לומדים איך לנהל טעויות, איך לנהל סיכונים, איך לקבל החלטות. אני אגיד בגדול, השינוי שמוצג פה הוא שינוי מבורך. מבורך. הוא היה צריך לקרות מזמן. אבל כמו הרבה דברים שקורים לנו בגלל שמבקשים מאיתנו להיות כמו העולם, אז הוא שינוי מצוין. זה שיש מבחן בביצועי אנוש, בתור טייס אני אומר לך, אני מברך על זה. וזה מבחן בסימולטור? לא לא, לדעתי זה מבחן עיוני. זה מבחן עיוני. זה חומרים עיוניים, אתה קורא, אתה נבחן. דרך אגב גם לנו אותו דבר. אנחנו פשוט עושים לזה אחרי זה יישום גם במאמן, מה שאין היום לקציני מבצעי אוויר, שזה באמת תפקיד חשוב. ולאחרונה הוא באמת נוטל חלק מהאחריות על שלמותה ובטיחותה של הטיסה. אז רק הייתה לי שאלה אחת לגבי החומר וקיבלתי תשובה,

אז יש לי חוב לאדוני, תקנה 290 לתקנות רישיון אומרת שאדם כשיר לקבל רישיון אם מלאו לו 21 שנים, אם הוא קורא כותב מבין ומדבר את הלשון העברית והלשון האנגלית, הגיש בקשה, הוכיח ידע ניסיון ומיומנות כמו שאנחנו מדברים עליו עכשיו, וכמובן שילם אגרה, כי אם אין קמח אין תורה. אבל אין דרישות מעבר לזה כתנאי לעצם הכשירות. תכף נדבר על הדרישות הבאות. אז עד כאן החלפת תקנה 291. אנחנו נמשיך אביגל עד הסוף,

כן כן.

החלפת תקנה 292 במקום תקנה 292 לתקנות העיקריות יבוא: "הניסיון הדרוש לקבלת הרישיון 292 אלה דרישות הניסיון המזעריות לצורך קבלת רישיון קצין מבצעי אויר: מתקיים במבקש אחד מאלה: הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות של שירות בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון באחד התפקידים או בתפקידים אחדים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (3), ובלבד שתקופת השירות בכל אחד מהם לא תפחת משנה אחת: איש צוות אוויר בתובלה אווירית מסחרית או במבצעים צבאיים סדירים, מטאורולוג בארגון המספק שירותי שליטה תפעולית לכלי טיס בתובלה אווירית מסחרית, או במבצעים צבאיים סדירים פקח טיסה, הוא בעל ניסיון של שנה אחת לפחות של שירות בתפקיד עוזר בשיגור כלי טיס לתובלה אווירית מסחרית או למבצעים צבאיים

הוא השלים בהצלחה תכנית אימונים שאישר לו המנהל המבקש ביצע מטלות שליטה תפעולית תחת פיקוחו של בעל רישיון קצין מבצעי אוויר במשך 90 ימי עבודה לפחות בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה." אז עכשיו דיברנו על הידע, עכשיו מדברים על הניסיון. הוכחת את הידע עכשיו אתה צריך להוכיח לנו גם, כדי לקבל את הרישיון, שיש לך גם את הניסיון הנדרש. פה אנחנו משנים את התקנה הקיימת, אנחנו עושים התאמות גם לנספח אחד וגם מורידים דרישה שכנראה תורגמה שלא כהלכה בעת היישום הראשון של התקנות ועושים שם סדר. אז יש לנו פה כמה חלופות, אתה יכול להיות או בעל ניסיון של שנתיים בשניים מהתפקידים האמורים, או בעל ניסיון של שנה אחת בתפקיד עוזר - - - כלי טיס, בעבר זו הייתה דרישה נוספת על דרישת הניסיון, כנראה בגלל טעות עבר בתרגום או ביישום,

השלים בהצלחה תוכנית אימונים שאישר לו המנהל, זאת אומרת היום יש לך שלוש דרכים שונות שבהן אתה יכול לעמוד בדרישה המקדמית הזאת של אותו ניסיון שאנחנו מדברים. אני רוצה להגיד לכם ש-99% מקציני המבצעים שיש בארץ - - - זאת אומרת הם עושים את הקורס הראשוני - - - ולא באים עם ניסיון, לא מתקבלים על בסיס הניסיון הקודם. את יודעת להסביר למה? כי אני מבין שחיל האוויר מייצר תשתית אנושית בול לזה, פקחי טיסה. לא, זה תפקיד שלא קיים בכלל בחיל האוויר בגדול. זה תפקיד מתעופה אזרחית מסחרית, בדרך כלל כבדה. הוא לא קיים בדיוק הזה,

אפשר להתבסס על רקע קודם כמו הרבה מאוד דברים בתעופה האזרחית המסחרית בישראל שמתבססים על חיל האוויר, אבל זה פחות. אז אם יש למישהו ידע מטאורולוגי כזה או אחר יכול להיות שיהיו לו הקלות אבל דווקא פה אני מאוד מסכים איתם, צריך להיות מאוד קשוחים בסוף עם הדבר הזה, כי תחשוב, זה בן אדם שיושב לבד בלילה, יש לו 10-15 טיסות על הראש בכל מיני מקומות, שנתקלות בכל מיני בעיות. זה צריך להיות, נקרא לזה "קשה", וטוב שזה ככה.

ממשיכים? פה יש עניין נוסחי שאמרנו שאני מבקשת את הוועדה להסמיך אותנו מבחינת הנוסח שצריך להעביר ובלבד שתקופת השינוי בכל אחד מהם זה אם רק באמת שלא ישתמע שצריך כמה תקופות שירות אלא רק - - - רק אחד מהאופציות. - - - תפקידים אחרים, יכול להיות שנצטרך להעביר - - - - - - מטאורולוג, אז אם אדוני יסמיך אותנו, נשב עד שנמצא נוסח שיניח את דעת כולם.

אתם תעשו את זה, או אחרי ההצבעה? כן, זה נוסח. זאת אומרת אנחנו נאשר ואתם תתקנו?

5 כותרת שוליים. החלפת תקנה 293 במקום תקנה 293 לתקנות העיקריות יבוא: "מיומנות מקצועית 293 להוכחת מיומנותו המקצועית על המבקש להפגין בפני בוחן את יכולתו ואת כושר ביצועו באופן ראוי לקצין מבצעי אויר, בפעולות אלה: זיהוי והשגת נתונים תעופתיים וכל מידע אחר הנוגע לניתוח מצבים תפעוליים וניתוח סיכונים; זיהוי והערכת גורמי הסיכון להפעלת טיסה והשלכותיהם האפשריות; זיהוי פעולות שיש לנקוט בהן בתרחישים מייצגים, והערכתן בהתחשב בסיכון ובהשפעה על בטיחות הטיסה וסדירותה; החלטה בדבר דרך פעולה מתאימה על סמך המדיניות ותחומי האחריות המפורטים בספר העזר למבצעים; יישום נהלים לתפעול רגיל (normal) ולתפעול בלתי רגיל (abnormal) מספר העזר למבצעים לייזום,

המשך הטיסה, לסיום הטיסה ולהסטה לשדה אחר בראיית בטיחות כלי הטיס, והיעילות והסדירות של הפעלתו; ביצוע ניתוח מדויק ומקובל מבחינה מבצעית של מזג אוויר; יצירת תדריך תקף מבחינה מבצעית לגבי תנאי מזג האוויר השוררים בנתיב מסוים, חיזוי מגמות בתנאי מזג האוויר הנוגעות לתובלה אווירית תוך ציון הנתונים הנוגעים לשדה היעד ולשדות המשנה; זיהוי ויישום המגבלות המבצעיות והמינימות בשים לב לתנאי מזג האוויר, מצב כלי הטיס ותהליכי הניווט המתאימים, החלטה בדבר הנתיב המתאים ביותר לקטע טיסה נתון ויצירת תכנית טיסה מתאימה באופן ידני או ממוחשב, מעקב וסיוע לטיסה בתנאי מזג אוויר קיצוניים, אמיתיים או מדומים, כפי שישימים לתפקידיו של בעל רישיון קצין מבצעי אוויר; זיהוי וניהול איומים וטעויות (TEM)." פה אנחנו למעשה עוברים, לוקחים את כל ההלכה ועוברים למעשה. למדת, צברת ניסיון עכשיו בוא שב מול בוחן שממנה הרשות, זאת אומרת שזה נעשה אצלנו ברת"א או על ידי מי שאנחנו מוסיפים אותו לפי תקנות רישיונות, ותוכיח לו שאתה יודע להגיע מא' לב' כמו שצריך, למלא את התפקיד שלך. עושים לך מקרים ותגובות, מזג האוויר השתנה, פתאום יש תקלה כזאת או אחרת. איך אתה פועל כל הזמן בזיקה לספרות של חברת התעופה. הוזכר פה כמה פעמים ספר העזר למבצעים. זה מסמך שעל חברת תעופה שפועלת על פי תקנות ההפעלה, חברה שפועלת על פי הפרק ה-13, שמעסיקה את קציני מבצעי האוויר, זה ספר הנהלים שמנחה אותה, וקצין מבצעי האוויר צריך ליישם ולקיים את הנהלים האלה, שהם למעשה מתווים את המדיניות של המפעיל האווירי שהוא מעל לכל זה שנושא באחריות בבטיחות הטיסה ובהפעלתה. אז זהו פחות או יותר לגבי התוכן הזה. רת"א, אני רואה שהיא כפופה למשרד התחבורה, אבל היא רשות עצמאית לגמרי? אני מקווה שאני לא אומר פה הבלים גמורים. אבל ככל הידוע לי רת"א היא יחידת סמך במשרד התחבורה. השרה הממונה על ההוראות לפי ביצוע הטייס היא שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. יש דוח היסטורי, אנחנו מסווגים אם אני לא טועה,

כיחידת סמך. את יודעת אביגל? לפי מה שידוע לי זו יחידת סמך בתוך משרד התחבורה. שזה מה זה אומר יחידת סמך? אני מקווה שאני לא טועה, אבל כעיקרון יש להם כפיפות לשר אבל גם יש להם מידה של עצמאות. אי כפיפות מקצועית. תכלס, השר לא יכול להזיז את מנהל רת"א מתפקידו כפי שהוא יכול להזיז את מנהל רשות שדות התעופה מתפקידו. את רשות שדות התעופה כן? נכון ולכן זה בדיוק ההבדל, הכפיפות היא מקצועית כי יש פה גם אלמנטים בטיחותיים. אדוני היו"ר אני רק אדייק. רשות שדות התעופה הוא תאגיד סטטוטורי הוא לא יחידה במשרד התחבורה. רון סלומון נציג משרד המשפטים. סטטוטורי?

רשות שדות התעופה היא תאגיד שהוקם ברשות שדות התעופה. והיא תאגיד, יש לה ישות משפטית נפרדת מזו של המדינה. כלומר היא לא היחידה בתוך משרד התחבורה. אנחנו פה סוטים הצידה מהנושא.

אנחנו חלק מהממשלה,

מסווגים על ידי הנציבות ומוגדרים כיחידת סמך על כל העצמאיות התקציבית והמקצועיות, וכוח האדם שנלוות לזה. שזה בא, כאילו, מטעם משרד התחבורה? הם מתקצבים משכורות, עניינים? זה גם וגם. זאת אומרת אני לא מכיר את כל הרזים של ההתנהלות הפנימית. מההתחלה, מבראשית, אחת מהדרישות הבינלאומיות הן שלכל מדינה שחברה ב-ICAO יהיו גופים עצמאיים בתחום התעופה האזרחית. אחד מהם זה המוסד לחקירות בטיחותיות, זה מן הסתם יגיע אליכם מתישהו,

והגוף השני זה שיהיה מאסדר עצמאי לתעופה האזרחית,

אוקיי. עכשיו, אמרת עצמאות לא אמרת דבר. מה זה אומר העצמאות הזאת? אז כל מדינה מאפיינת את העצמאות הזאת בדרכיה שלה. אצלנו הדרך שמצאו להגשים את זה, זה קודם כל יש חוק שמקים את רשות התעופה האזרחית, אבל הוא לא מקים אותה כתאגיד סטטוטורי אלא הוא אומר בממשלת ישראל יש גוף שקוראים לו רשות התעופה האזרחית.

ברמה המנהלית הנציגות הגדירה את זה כיחידת סמך, אז יש לנו תקנים משלנו ותקציב משלנו ואגרות משלנו, ואנחנו מדווחים עקרונית ישירות לשרה, זאת אומרת מנהל רשות התעופה האזרחית מדווח ישירות לשרה, הוא לא כפוף למנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. היועצת המשפטית שלנו מדווחת ישירות למנהל הרשות שמדווח ישירות לשרה,

יש לנו כמובן יחסי עבודה מקצועיים ואישיים מאוד טובים עם הלשכה המשפטית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, אבל עקרונית אנחנו אוטונומיה. זאת אומרת הם לא יכולים להגיד לנו אפילו את שיקול דעתכם כך ולא אחרת. אוקיי, וטוב שכך. זה בגדול מתייחס לעצמאות שלנו. והדרן עלינו תקנה 5 שהיא תיקון החלפת תקנה 293. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. בגדול התקנות שאנחנו מבקשים פה להחליף ולשנות הן כבר ברובן נהוגות היום בפועל, המבחנים כבר היום מותאמים לדבר הזה, שוב אני אומר את זה בזהירות, והגורמים המקצועיים יתקנו אותי וישלימו אותי איפה שצריך, ולכן לא צריכים תקופת הסתגלות, על פניו, מאוד ארוכה לתקנות האלה. אז מבחינתנו 30 ימים זה די זמן והותר בשביל להחיל את התקנות האלה על מי שמכאן והלאה יתחיל את תהליכי הרישוי שלו שזה כשהוא יקבל את הרישיון שלו. יש כאלה שהתחילו את התהליך? כבוד יושב הראש אני אשמח, שמי אופיר חיימוביץ, אני קצין מבצעים בארקיע. יש לי רישיון טייס גם כן בתחום הטייס הפרטי, אני מכיר את התחום. כיום בענף יש כ-270 בעלי רישיונות, ימית אמרה מקודם כ-60 פעילים שומרים על כשירים. אה, 60 פעילים ו-270? שומרים על שירות. זה תחום שהוא נישה שאפשר לקבל אותו רק בתוך חברת תעופה. אחד משלוש רישיונות ברת"א שאפשר רק הכשרה תוך כדי עבודה. אז כמו שדיברו פה 90 משמרות עבודה ודברים כאלה.

מתחילת השנה, רת"א אישרה תוכנית הדרכה לעשרה קציני מבצעים. תוכנית ההדרכה הזו לא כללה את מבחן ביצועי האנוש המדובר שהיה מתוכנן פה. היא לא כללה את תוספת מספר 9 שזה נהלי קשר ודברים כאלה שהיו בתוך התקנות. וקציני המבצעים האלה צפויים לסיים את המבחנים שלהם ברת"א לפני תהליך ההכשרה בתוך החברה בעוד כחודש. הוספת המבחן הזה בעוד 30 ימים מוסיף להם עוד מבחן לפני שהם נכנסים לתהליך, וזה יוצר להם עיכוב,

בהכשרה. חלק מהאנשים ממש בשלבי סיום, חלק רק עכשיו מסיימים את המבחנים ברת"א לפני 90 המשמרות תוך כדי הדרכו בתוך החברה. מה שאנחנו מבקשים בשביל להימנע מרת"א שתחלק פה פטורים על מבחנים לכל קציני המבצעים. זה לא בטוח שהם מסכימים תכף נשמע אותם.

אז אנחנו מבקשים להחיל את התקנות האלה 270 יום מהיום. אני אסביר גם למה.

90 המשמרות האלה מחויבות לביצוע בתוך שלושה חודשים. 90 המשמרות זה משהו חדש? זה תוספת תקנה 292. שזה כמה תוספת על מה שהיה אמור להיות? זה לא היה מונהג בכלל. זה היה כנוהג מתוך האמנה של ה-ICAO, והחברות בעצם יישמו את זה, את 90 המשמרות האלה, לא כי זה היה החוק אלא כי זה היה - - - אז זה לא משנה.

אם זה אפילו לא מתוקף החוק עשיתם את זה, אז קל וחומר כשיש חוק אתם תמשיכו במסורת הזאת.

הבעיה היא שאין מספיק משמרות לתת לאנשים בשביל להכשיר. יש לנו בארקיע לדוגמה, ארבעה קציני מבצעים, שני קציני מבצעים במשמרת. אם אני עכשיו שם אותם שלושה חודשים, אני יכול אולי, לחלוב אותם. זה פשוט בלתי אפשרי להכשיר אנשים בשלושה חודשים, גם בחצי שנה זה גבולי, אם הם נכשלים במבחנים ודברים כאלה. אם הם נכשלים זו סיבה טובה לעשות את זה לא? אם הם נכשלים זה אומר שהם צריכים לבצע עכשיו את כל התהליך מחדש כמעט. כי התוקף של המבחנים האלה הוא שנתיים. הם אוטוטו מסיימים את המבחן האחרון. ומה שזה יוביל, זה שהם יצטרכו ללמוד למבחן הבא. ייקח 3-4 חודשים למבחן הזה. אנחנו נגיע למצב שהתוקף של המבחנים שלהם כבר עבר שנה, נותר להם רק שנה להכשיר. ולכן אנחנו מבקשים פשוט דחיה של יישום התקנה הזו. רת"א ואיגוד הטייסים. מה דעתכם בעניין? רק לחדד רגע את העניין של 90 ימי העבודה הנדרשים. 90 משמעות לא? זה 90 משמרות בששת החודשים שקודמים להגשת הבקשה לרישיון. זאת אומרת זה בטווח של חצי שנה צריך לעשות את 90 המשמרות האלה. כמו שאמר אופיר, זה משהו שבוצע בפועל אבל לא היה רשום בתקנות.

שאלה אינפורמטיבית, סליחה שאני מפריע לך. הוא יכול להיות עם עוד מישהו,

בחברה אחרת, ולצבור את הניסיון הזה?

הוא צריך להיות עצמאי, ממש לבד לבנות? הוא עובד עם עוד קצין מבצעי אוויר בחברה שלו כי הוא עדיין לא כשיר ואין לו רישיון לחתום לבד על טיסה, זה סוג של on the job training כזה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה בחברה אחרת, כיוון שהנהלים בין החברות שונים, המטוסים הם שונים,

לא אותן תוכנות - - - ולכן חשוב שזה יתבצע בתוך החברה. וגם המבחן המעשי, תקנה 293 מבחן להוכחת מיומנות מקצועית מבוצע בחברה על המערכות הממוחשבות שלה, על הנהלים שלה, ובהתאם הכל נעשה. אז זה החידוד לגבי 90 הימים. אין לנו התנגדות לתת הארכה לתקופת התחולה כיוון שיש גם בארקיע וגם בישראל וגם בקאל אנשים שהם בתהליך. אז אין לנו התנגדות לשנות את התחולה. מה, ל-270 ימים? תגידו מה שאתם צריכים. מה שתגידו. כאילו, זה כמעט שנה. אתם אומרים זה כזה חשוב, איגוד הטייסים אמר שזה מבורך ושזה קריטי לתאונות. אנחנו מבחינתנו היינו שמחים ל-270. אם זה ייתן לנו ששה חודשים גם, זה נותן לנו את אורך הנשימה. כי בעוד חודש, לדוגמה, מסיימים את המבחנים האחרונים ברת"א. אביגל מה את אומרת? אם אנחנו מתפשרים על 180 ימים? אני פשוט חושבת שזו לא שאלה משפטית. זו שאלה מקצועית מה גורמי המקצוע אומרים. דבר ראשון התקנות האלה, גם בדברי ההסדר, כתוב שנולדו מתוך פער של מה שקורה בשטח לבין מה שכתוב בתקנות, והתקנות היא התאמה גם נגזר מה-FAAR. וזה גם מה שהוא אמר, שבפועל הם עשו את זה. ולכן אני חושבת שהעמדה צריכה להיות עמדה מקצועית, ואין פה חיווי עמדה משפטית. אם גורמי המקצוע מוכנים לספוג ששה חודשים של דחייה בתחילה של התקנות האלה, כמו שאמרה היועצת המשפטית, אין מניעה משפטית לזה. צריכים אבל להבין שבתווך מי שיקבל רישיון, תקנו אותי אם אני טועה, מקבל רישיון שאיננו עומד בדרישות ה-ICAO. זאת אומרת לפי חוק הטייס יש לנו חובה בסעיף 10 לפרט ברישיונות שמדינת ישראל נותנת שאינם מתאימים לדרישות של ה- ICAOשהוא לא מתאים. ומה השלכות של זה? נניח שנתת לו רישיון וזה לא עומד בכללים. הוא לא יוכל לעבוד בחו"ל במקצוע, אבל פה כן? יש לי פה שתי שאלות. אחת לאבישי, זה אומר שכל מי שהיה לו רישיון בעבר גם כן יצטרך לעשות את המבחנים האלה על מנת להכשיר את הרישיון שלו? לדעתי לא, כי מי שכבר קיבל את הרישיון שלו אם אני לא טועה, ה-ICAO לא מכיל את הדרישות שלו למפרע. אבל מי שעדיין נמצא בתהליך הרישוי,

עד שלא הגעת לסוף המרוץ הוא לא נגמר, אז מבחינת ה-ICAO אין בידיו דבר, זה לא משנה גם אם נותר לו עוד מבחן אחד שקבוע למחר. מבחינת ה-ICAO אם הסטנדרט מתפרסם היום ואתה מקבל את הרישיון שלך מחר, אתה צריך לעמוד בכל הדרישות של ה-ICAO. אם קיבלת את הדרישות שלך אתמול או שלשום, אתה כשר מבחינתו. כי הם לא מבינים שיש מגבלות ליכולת שלהם לשנות רטרואקטיבית את המציאות. ההערה ברישיון לטייס יכולה להיות דרמטית. כי הוא עובר עם הרישיון שלו ממדינה למדינה. ואם אני עובר עכשיו ממדינת ישראל למדינה אחרת, המדינה הזאת עוצרת אותי, כאילו וירטואלית באה ואומרת לי אתה עצור. הרישיון שלך לא מתאים לשלנו, אז בוא תוכיח לנו שאתה מקיים רמת בטיחות שוות ערך ל-ICAO ולדינים שלנו. עכשיו הואיל וקציני מבצעי אוויר פועלים בעיקר בישראל, הם פועלים בישראל לא בעיקר,

לשמש במדינות אחרות, אז חוץ מההערה הפורמלית הזאת אין איזו השלכה על סדר היום הבסיסי שלהם. זה לא משנה את שיטת העבודה שלהם או את שיטת העבודה של חברת התעופה שמעסיקה אותם. ושדות התעופה שקולטות מטוס כזה, לא מחייבות לדעת מי היה הקצין?

רק לצורך הדוגמה, באירופה בכלל לא קיים המקצוע הזה. הוא קיים כמשהו, רישוי, בתוך חברה. ב-FAA חלק מהדרישות תוקנו ודברים כאלה. והיום, קצין מבצעים אווירי, אני אומר את זה פשוט מניסיון כי ניסיתי לעשות המרה לרישיון שלי לרישיון אמריקאי, אין דבר כזה של המרה של רישיון קצין מבצעים אווירי למדינה אחרת בשום מקום בעולם, ולכן אתה צריך עדיין לעשות את אותם דברים בשביל זה. אז ההערה הזאת היא לא משפיעה על רישיון קצין המבצעים. רק תיקון, יש קצין מבצעים. מבצעי אוויר באירופה, אין לו אחריות משותפת עם הקברניט כמו במדינת ישראל ובארצות הברית,

המקצוע הזה קיים - - - בכמה אנשים מדובר אופיר? מדובר פה בעשרה חניכים כרגע שנמצאים בשלבים אחרונים של מבחנים. אני לא יודע כמה נשארו באל-על לפני מבחן רישוי. וכמה אתם באמת תקלטו לעבודה, שזו השאלה יותר? לקלוט חדשים הם כבר יהיו לפי האמות החדשות של רת"א, אנחנו מדברים על מי שעכשיו.

אני אומר מהעשרה עכשיו שעומדים לסיים אצלכם בחברה. כמה ייקלטו? כולם? זה לא עשרה בכללי בחברה בארקיע, זה עשרה משולבים עם קאל, ישראייר וארקיע. ארבעה מתוכם זה ארקיע, היתר זה קאל וישראייר. זה קורס משולב של כל חברות התעופה כי הבנו שלהשיג את המדריך לתיאוריות האלה זה לא קל, אז שילבנו את הכוחות. בתוך ארקיע ישולבו כל הארבעה. מי שאתה שולח זה מישהו שהבוחן מעריך, מקבל את ההבנה שיש שם את האדם שיודע את האחריות והוא יבצע את זה. מידן, מה דעתך בסוגיה הזאת? אני אגיד שני דברים. אני מסכים עם אביגל. אני חושב שהיא אמרה את הדבר הנכון, אין פה סוגיה משפטית אלא סוגיה מקצועית. בגלל שבמדינת ישראל התעופה היא באמת קטנה והיא באמת מצומצמת, ואני יודע שזה לא קל לארגן קורס, כמו שאמר אופיר, לעשרה חניכים שכל העשרה יהיו קציני מבצעים בסוף הקורס, אז אין סיבה להקשות עליהם.

הסטנדרטיזציה היא בהחלט חשובה אם זה באיזון בין שניהם, אם זה כמובן מקובל על רת"א, אז קביעת תחולת זמן שתכיל את התקנות וגם תכיל את סיום הקורס של חניכי הקורס האחרון, מבחינה מקצועית היא משביעת רצון לגמרי כל לצורך העניין אם לא היינו מתכנסים בעוד שלושה חודשים לא היה משתנה כלום. קצין המבצעים הוא יהיה יותר טוב ב-long run אחרי שהוא יעשה עוד מבחן או שניים ויהיה לו רישיון דומה ל-ICAO בשום מקום אחר ככל הנראה,

התחולה הישראלית, ולכן אני לא רואה שום סיבה, ההיפך, על חברות תעופה צריך להקל, קשה להם גם ככה. אז אתם מקבלים את הששה חודשים? מקובל עליך אופיר?

אחלה, יפה. אוקיי, סיימנו? נצביע? אני רוצה לשאול שאלה אם אפשר, כי אנחנו מדברים על דין בינלאומי ואני חושב שהוא חשוב. האם בדקתם במה אנחנו שונים מהותית מקורס הכשרת קציני מבצעי אוויר בעולם? זה מאוד חשוב, למה? כי אני רוצה את קצין מבצעי האוויר הכי טוב, זה נכון, אני רק אני רוצה לראות שאני לא דורש ממנו יותר ממה שדורשים ממנו במקומות אחרים בעולם. אתם יודעים להגיד? כי אנחנו מדברים פה על סטנדרט בינלאומי. אתה צריך להבדיל בין שני דברים, יש את תהליך הרישוי של אותו קצין מבצעי אוויר שעליו אנחנו מדברים כרגע ויש את תהליך שמירת הכשירות שלו. אני מדבר רק על הרישוי. הרישוי זה רק ה-ICAO. זאת אומרת כולם עושים את מה שה-ICAO נותן, בעיקר באירופה אגב. ההבדלים המהותיים הם בתקנות הפעלת כלי הטייס, ובעבודה בתוך החברה ורמת האחריות המשותפת ורמת הדרישות לשמירת כשירות - - - הבנתי, אז אין לנו שום השוואה.

אני רוצה לענות לך על השאלה הזו, כי אני פשוט גם עובר קורס ב-FAA על הדבר הזה. הכשרה בארצות הברית, יש שם הכשרה לבתי ספר עם - - - חברה, עם כל הנהלים של בית הספר, אתה לומד חודש למבחן תיאורטי אחד של 80 שאלות שכולל את כל הנושאים המדוברים פה ברת"א, ואחרי זה לומד במשך חודש את ההכשרה של בית הספר, וניגש למבחן מעשי על ספר החברה. קיבלת רישיון בסוף. התקבלת לחברת תעופה, חברת התעופה עושה לך ריענון על כל הנושאים המדוברים ואחרי זה היא מכשירה אותך על ביצועי המטוסים הקיימים בחברה. זה הבדל בין הארץ, בארץ אנחנו עושים שבעה מבחנים ברת"א עכשיו זה יהיה שמונה, ועל זה אנחנו עושים את אותם נהלים, את אותה הדרכה, את אותם הדברים בחברה, על אותם נושאים שלמדנו ברת"א, אז אתה בעצם מקבל את זה כפול. אוקיי, בסדר אני מבין. כלומר, זה אולי לא לדיון הזה. ורק רציתי להאיר כי זה מאוד חשוב. ה-ICAO שזה נשמע מונח שהוא שגור פה על השולחן, חשוב שתבינו. זהinternational civil aviation organization זה איגוד של האו"ם שאחראי על תחבורה אווירית בעולם. ממנו גזרו בסוף, איך טסים? מי מדבר עם מי? איך מדברים? איך מכשירים וכו', והוא קובע סטנדרטים. אז כמו שהתחלנו, זה דבר מצוין, אני מתרשם, לפי מה שאנשים פה אומרים, שההכשרה והרישוי של קצין המבצעים בישראל, היא כנראה בפער משמעותי לחיוב יותר מקצועית, יכול להיות אופיר שהיא באמת יותר ארוכה קצת ויותר דורשת, אבל זה שם אותנו ברמה מאוד טובה. בתור טייס אני אומר לך אני מברך על מה שאתם עושים, ואני רוצה בהזדמנות זאת לפני שאתם מצביעים, אם אפשר כי בסוף לוועדה הזאת יש משמעות וכוח, עובדי טייס לדעתי אינם כוללים את הדיילים. תקנו אותי אם אני טועה? הם אנשי צוות אוויר אבל הם לא עובדי טייס, הם לא מאוסדרים - - - יפה, בדיוק.

האוכלוסייה שאנחנו רואים הכי הרבה במטוס היא דיילים ודיילות. את קצין המבצעים אנחנו לא רואים, את הטייס מן הסתם אנחנו לא רואים, הוא סגור מאחורי הדלת,

ודווקא אני רוצה לנצל את הפרוטוקול של הישיבה הזאת בלקרוא לוועדה או לקרוא לרת"א אם אפשר, כן להחיל גם על הדיילים את הסטנדרטים של ה-ICAO, אני חושב שזה דבר חשוב, אני חושב שצריך לקרוא להם עובדי טייס. נשמע לי. טריוויאלי כן. למה הם לא כלולים בסטנדרט? אני יכול להתייחס לזה על רגל אחת ובזהירות כי אני לא מעורה בתחום מטבע הדברים, זה מקרוב הגיע אלינו. אבל יש פה כמה היבטים, קודם כל מבחינת ה-ICAO, החובה הבסיסית שיש למדינת ישראל כאמנת שיקאגו - - - וכו' היא ליישם את ההוראות לפי האמנה. בנספח 1 שעוסק במי צריך רישיון בשביל לעבוד בתחום התעופה האזרחית? אין, תקנו אותי אם אני טועה, הוראות לגבי דיילים. יש טייסים וטכנאים וקציני מבצעים ומפקחים על תעבורה אווירית, אבל אין שם דרישות לגבי דיילים. כמו שאמרנו קודם שלושת הרכיבים של ידע, ניסיון והוכחת מיומנות, אין את זה לגבי דיילים.

כאילו מה שמבקשים כאן זה להמציא משהו שלא קיים. איפה כן יש הסדרה מסוימת של הדיילים? זה קיים בתקנות ההפעלה. התקנות הראשונות עוסקות במי נכנס לתחום הטייס ואיזה רישיון, אם בכלל, הוא צריך? ותקנות ההפעלה עוסקות באחת נכנסת לעולם הזה ויש לך מטוס, איך אתה מטיס אותו ובאילו תנאים? ובתקנות ההפעלה יש הוראות לגבי דיילים, שבגדול התפיסה היא, אנחנו קובעים לגבי הדיילים את המינימום שבמינימום כי אלו אמות המידה של ה -ICAO. ו החברות מכשירות. מידן, מה היית רוצה לראות נניח, אם היו מתקנים תקנות? לא בנושא שכר, כאילו בנושא האווירי. ממש לא בנושא השכר. הרי הרישוי קובע את הסטנדרט המקצועי, את ההכשרה שלך, את מה אתה יודע? במה אתה נבחן? פה יושב הגורם המקצועי אז הוא באמת אומר. אבל אם אנחנו היום, בכדי לתת לדייל תעודה , תעודה ישראלית בלבד, עומדים באיזשהו סטנדרט והוא כנראה נגזר מה-ICAO, הייתי שמח שהוא יעמוד בסטנדרט גבוה יותר, ויכול להיות שגם אליו אנחנו נתאים את הרישיון שלו לרישיון בינלאומי במידה ויש דבר כזה. כי זו בסוף האוכלוסייה האווירית הכי גדולה שיש חברים, זה לא הגיוני שלא. זאת אומרת אנחנו מדברים פה על עשרה קציני מבצעי אוויר כבר 20 דקות שזה מאוד חשוב, עוד 1,000 ביום טוב מה שיש פה, ויש פה 3,000-4,000 דיילים. פדהצור, אתם מוכנים לקחת על עצמכם לבחון את הדבר הזה? שהוא באמת לא קשור לתיקון התקנות הנוכחיות, ותראו מה מחויבים במישור הבינלאומי? אם צריך לעשות איזו תקנה לפי מה שמציע מידן, מקומי, ואם תרצו שאנחנו נהיה פה,

לטובת העניין הזה, רק תגידו וד"ר עידית חנוכה היא ממש יושבת מובטלת, היא תשמח. אז קודם כל תודה רבה אדוני, ולוועדה כמובן. בגדול, כמו שאמרנו אנחנו לא מכירים אמות מידה בינלאומיות לגבי הרישוי שלהם, אבל אפשר לבדוק את זה שוב וכמובן שאם יש שינויים בדיני הטייס, בוודאי אם יש שינויים בהוראות לפי האמנה אנחנו אצים רצים לתקן תקנות ובתוך 5-6 שנים אנחנו מקבלים את התקנות.

חבר הכנסת לפני שאנחנו עוברים להצבעה, אתה רוצה להעיר משהו?

מקובל עליך כל מה שעשינו פה בלי שהיית?

ולך אני רוצה להגיד, שכחתי שיש לנו דנינו יותר צעיר בן 107, מאיר דנינו לא יודע אם אתה טס איתו. לא, אני לא בן 107, אבל את חצרים אי מכיר שוב משנת 91'. איזו טייסת? 123. ומי האורחת שלנו שם, שנדע? חברת אל-על, אפרת פוקס נעים מאוד. פעם ראשונה.

כבר ישבתי כאן בדיונים, גם דיברתי בדיונים גם אחד שאתה ניהלת. אוקיי, טוב. אז נעבור להצבעה. מתנגדים?

נמנעים?

מי בעד? שניים.

אז אושר פה אחד בשני קולות. אז אנחנו סיימנו, נעלנו את הישיבה.